היום יום שני, י"ג בטבת התשפ"א, 28 בדצמבר 2020. מספר נושאים על סדר-היום. בפתח הדברים נעלה להצבעה בקשה של סיעת יהדות התורה לבחור סגן יושב-ראש כנסת במקומו של חבר הכנסת ברוכי, את חבר הכנסת יעקב אייכלר. אנחנו הודענו שהמינוי של חבר הכנסת ברוכי יסתיים ב-1 בינואר. זה יוצא יום שישי. זה יוצא יום שישי, בגלל זה אנחנו עושים את זה היום, מבקשים להחליף את סגן יושב-ראש הכנסת, במקום חבר הכנסת ברוכי מטעם סיעת יהדות התורה, החל מיום ה-3 בינואר 2021 או מהרגע שהוא ייבחר במליאה, ביעקב אייכלר.

אני מתנגד. אני מתפלא על סיעת יהדות התורה, אני מוכרח להגיד את זה. חבר הכנסת אייכלר לא מוסיף כבוד לתורה, הוא בוודאי לא מוסיף כבוד לכנסת. אני חושב שכדאי לבדוק את ההתבטאויות שלו מעל הדוכן. הוא נושא לשווא את שם השואה על שפתיו, הוא משתמש בזה בכל מקום אפשרי. כל דבר יכול להיות פוגרום, יכול להיות אנטישמיות, יכול להיות יהודון. פינדרוס - - - אני מקשיב לכל מילה. אני יודע גם מה אתה חושב. אני מקשיב לכל מילה. על אייכלר. אתה רואה, סעיף ב'. בבקשה, אלעזר. אני חושב שאייכלר מייצר שנאה בין יהודים לבין לא יהודים. אני חושב שהכנסת, גם בזמנים האלה, ראויה שעל המקום של היושב-ראש שלה ישבו אנשים יושבים שם אנשים שמייצגים את כל סיעות הבית, ואין לי עם זה בעיה, יושבים אנשים שתהום אידיאולוגית פעורה בינם לביני, ואין לי עם זה בעיה. אלה אנשים שמכבדים את המוסד הזה, השפה שלהם מכבדת את המקום הזה שקוראים לו כנסת ישראל. כואב לי שיהדות התורה שמה דמות כזאת בתור מועמד ליושב-ראש הכנסת. הוועדה הזאת בדרך כלל מכבדת את בקשות הסיעות על מקומות ששמורים לסיעות. ואני חושב שהנוהג הזה הוא נוהג יפה ומכבד. אני חושב שהפעם הזאת לתפקיד הזה הייתי מציע לסיעת יהדות התורה אני יודע שיש שמה חלוקות בין החצרות לבין החסידויות לבין המתנגדים לבין החסידים. כן, סליחה, אלעזר. ולמרות שכנראה לא יצא לו לשבת על הדוכן, אני חושב שעצם ההחלטה והתואר, יש עם זה בעיה.

אתה רוצה להגיב? עם כל הכבוד לדברים של אלעזר שטרן, אני הצבעתי פה לסגני יושב-ראש הכנסת לאנשים שלא מפיצים אהבת ישראל. אחמד טיבי למשל לא מפיץ אהבת ישראל, והצבעתי לו לסגן יושב-ראש הכנסת. אני גם אמרתי לך. איך אתה משווה, פינדרוס?

אני גם מתפלא.

נכון שקמו לכם מתחרים,

בשיח הפילוג. קמו לכם כמה מתחרים,

בשנים האחרונות - - - יש עתיד שהפיצו שנאה ומונו לסגני יושב-ראש הכנסת. לא כל דבר אני מסכים עם כל אחד, מה שהוא אומר בכנסת.

אבל יש חלוקה סיעתית, יש החלטה בסיעה מי אמור להיות. אמרנו את זה כבר אז,

זה עלה בדיון הקודם, אמרנו שמה-1 בינואר יכהן ישראל אייכלר. אנחנו אוהבים לקיים סיכומים, גם פנימיים בסיעה וגם חיצוניים, ולכן אנחנו מבקשים למנות אותו לסגן

עוד מישהו רוצה להתייחס? כן, אדוני היושב-ראש, ברוך חזרתך מהבידוד. איך היה הבידוד?

כן, זה הסימנים. אני רוצה לדבר על מה שקרה היום בלוד. אנחנו מדברים על בחירת סגן יושב-ראש, שאולי לא יצליח לנהל אפילו ישיבה אחת לאור התפזרות הכנסת, אבל מהבוקר יש עוד טבח בלוד,

הבוקר בשעות הבוקר המוקדמות נורה למוות סלמאן אזברגה מלוד, ולפני שעה קלה נורו למוות עוד שניים ממשפחת אבו סעלוק שלושה הרוגים, שלושה נרצחים ביום אחד. המספרים עולים בקצב זוועתי. רק לפני שבועיים היה עוד רצח משולש בבאקה אל-גרבייה ובג'ת במשולש. העיר לוד סובלת מפשע ומפשיעה, וסובלת גם מאפליה קשה מאוד. יש הפגנות מדי יום נגד מדיניות מפלה והריסת בתים בלוד, יש צווי הריסה נגד יותר מעשרה בתים בלוד. ולכן אני קורא לעשות תוכנית מיוחדת לעיר לוד, שתתמודד עם כל מה שהעיר סובלת, במיוחד האוכלוסייה הערבית שם שמהווה כשליש מהאוכלוסייה בעיר, גם מבחינת מלחמה בפשיעה ובאלימות וגם מבחינת תנאי חיים והסדרה ותכנון הבנייה שם. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אז נעבור להצבעה. זו המלצה למליאה. כן, זו המלצה למליאה.

אני אמרתי בטעות יעקב אייכלר, כמובן התכוונתי לישראל אייכלר.

צריך רוב פה ורוב במליאה. אם כך, אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד המלצה בדבר בחירתו של ישראל אייכלר לשמש כסגן יושב-ראש הכנסת מטעם סיעת יהדות התורה במקומו של חבר הכנסת אליהו ברוכי? אפשר בנוסף ולא במקום?

רק במקום. 12 בעד. 12. מי נגד? אחד. מי נמנע? הצבעה בעד, 12 נגד, 1 אושר. אז ההמלצה התקבלה ברוב ותועבר למליאה. אני מבקש רוויזיה. אנחנו נעבור לבקשת סיעת יהדות התורה להתפלג. יושב-ראש הסיעה פנה לוועדה, כי על דעת שתי המפלגות ומטעמן הם מבקשים התפלגות סיעת יהדות התורה לשתי סיעות: דגל התורה ואגודת ישראל. יודגש כי הסיעות הגישו ליושב-ראש ועדת הבחירות הסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, בה ההתפלגות נעשית על פי אותו הסכם. בא כוח הסיעות החדשות וממלאי מקומם יהיו מי שמילאו תפקידים אלה לפני ההתפלגות, לפי סעיף 14 לחוק מימון מפלגות. בבקשה, פינדרוס. הבקשה שלנו אנחנו עושים את זה ערב כל בחירות - - - מיקי, אתה מאיים על אוסאמה? מה זה התנועות האלה? אני מדבר איתו עליך. לא מאיים, אבל אני צוחק עליו, זה כן. אחמד, אני במקומך הייתי מתחיל לדאוג.

החיבה ששוררת בין מיקי זוהר לאוסאמה אני הייתי מתחיל לדאוג. יש מישהו בכנסת שאין בו חיבה לאוסאמה סעדי? חשבתי שתגיד: אם יש מישהו בכנסת שאין לו חיבה למיקי זוהר,

משנה. אחמד, יכול להיות מנסור עבאס? יש לי תחושה כזאת. בבקשה, פינדרוס. אנחנו מתנהלים כסיעה אחת בכנסת, אנחנו שתי מפלגות שמתנהלות עם מערכות נפרדות, גם מבחינה כספית, גם מכל הבחינות האחרות. ולכן כל ערב בחירות אנחנו מודיעים לוועדת הכנסת, זה לא משהו חדש, אנחנו עושים את זה כבר כמעט 20 שנה,

לצורך משקיפים, לצורך הקלפיות. זה רק לצורך משקיפים וקלפיות? לצורך הכספי אנחנו מתנהלים כשתי סיעות. אין לזה משמעות כספית למשק המדינה, אין לזה שום משמעות מעבר לדבר הזה, מעבר להתנהלות שלנו כשתי סיעות. אז אני מבקש את אישור הוועדה להתפלגות הזאת. אני הבנתי שזה שני חלקים, מי שעם ביבי ומי שלא בטוח עם ביבי.

אז אני מעדכן אותך שגם לזה אין לזה משמעות.

יכול להיות רגוע. כן, בבקשה, ארבל. הדברים הוצגו בצורה מסודרת. אני רק רוצה לתת לזה את המסגרת המדויקת, גם לקראת הדיון שיתקיים בצוהריים: אז יש כאן שתי מפלגות שהגישו רשימת מועמדים אחת. בעת הגשת רשימת המועמדים הם הגישו הסכם ליו"ר ועדת הבחירות, שמאפשר להם בכל עת להתפלג זו מזו, וכך הן מבקשות לעשות כעת. מצוין פה במכתב, וחשוב לומר זאת, שמי שהיו באי הכוח של הסיעות הנפרדות יישארו באי הכוח של הסיעות החדשות שנוצרות בכנסת. אמר חבר הכנסת פינדרוס, שאין לזה עלות תקציבית לאוצר המדינה זה כמעט מדויק. זה נכון שהסיעות מתנהלות באופן

מקבלות מימון שוטף, מימון בחירות בנפרד,

לא תהיה לזה השלכה. צריך לומר, שנוצרת סיעה חדשה בכנסת.

עד עכשיו הייתה סיעה, עכשיו יהיו שתי סיעות. אז יש כאן זכאות לצוות פרלמנטרי, למנהל סיעה. יש בזה עלות מסוימות. צוות פרלמנטרי לחודשיים, כשחשב הכנסת יגיד שערב בחירות הוא לא מאשר צוות פרלמנטרי. בואי נהיה קצת - - - - - - דבר כזה.

כל סיעה עם שני חברים או יותר - - - לחודשיים - - - אני לא אומרת את זה לטובה או לרעה, פשוט צריך לציין את זה. אתם מכירים את זה 20 שנה, זה לא קרה 20 שנה,

זה קרה. לא ביקשו צוות פרלמנטרי. כן, נותנים מנהל סיעה לכל אחת מהסיעות. אז הינה, הוא מצהיר שהם לא יבקשו. מה שיש זכאות זה מגיע, וזה בסדר גמור, זו זכאות שקיימת בכל סיעה שיש לה שני חברים ומעלה. אל תכניס לו דברים לפה, בועז. ולכן בעצם, כמו שאנחנו רואים במקרים כאלה שבהם ההתפלגות נעשית על פי החוק, האישור של ועדת הכנסת הוא במידה רבה טכני, כי החוק הוא זה שקובע את התנאים שמתקיימים במקרה הזה. אני קראתי ב"חדרי חרדים" - - - יש לך סמ"סים, למה אתה צריך "חדרי"? אתה מקבל ווטסאפים מהחרדים. המקורות שלי אצל חרדים, שיש מריבה על ועדת הכספים. יש מריבה על ועדת הכספים? אנא שפר את מקורותיך. אני מציע לך,

תירגע, גפני וליצמן יודעים להסתדר לבד, בלי עזרה שלי ולא שלך. לנו יש עמדה. לכם יש עמדה? והיא?

עוד מישהו רוצה להתבטא בנושא הזה של התפלגות סיעת יהדות התורה? חבל לנו מההתפלגות הזאת, אבל לא נפריע להם. כן, היא מצערת מאוד. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד אישור ההתפלגות? ירים את ידו.

אלעזר שטרן הצביע הפעם בעד, בגלל מה שהוא אמר קודם,

מי נמנע?

הצבעה אושר. 14 אישרו את ההתפלגות. לא שאלת נגד. שאלתי גם מי נגד וגם מי נמנע. אני עובר רגע לסעיף ד'. ועדת הכנסת ב-14 ביולי החליטה להאריך את תוקף החלטת הוועדה המסדרת בכל הנוגע להשתתפות חברי כנסת - - - רגע, אדוני, אנחנו מדלגים על סעיף ג'?

למה מדלגים על סעיף ג'? כי החלטתי לעבור לסעיף ד'. ולא מטעמים אישיים.

שאם הסעיף הזה יבוא לידי ביטוי, אז אני מבקש להציע את מועמדותה של אורנה ברביבאי - - - כשנגיע לסעיף הזה אנחנו נדון בו. בחודש אפריל, נוכח התפשטות נגיף הקורונה, החליטה הוועדה המסדרת שחבר כנסת יהיה רשאי להשתתף בישיבת ועדה של הכנסת בדרך של היוועדות חזותית, בהתקיים רשימה סגורה של תנאים שקבעה אז הוועדה. והחלטנו להחיל את זה כל עוד מתקיימת הקורונה. ביולי ועדת הכנסת החליטה להאריך את תוקף ההחלטה של הוועדה המסדרת לאותה תקופה עד 19 בינואר. לאור העובדה שנגיף הקורונה עדיין איתנו, ונראה שאין צפי כרגע להיעלמותה, ויש מצב שבו אנשים

- - נכנסים לבידודים ונכנסים לדברים כאלו, אנחנו מציעים להאריך את תוקפה של ההחלטה ולאפשר לחברי הכנסת להשתתף באותן ישיבות בדרך של היוועדות חזותית באותם התנאים שנקבעו בזמנו. אני הייתי מציע לעשות את זה עד ה-1 ביוני, או לחלופין לפי חוק הקורונה. עד ה-21 ביוני. עד ה-21 ביוני? היום הארוך בשנה. כן, זו התקופה. זה 19 בינואר, אז אפשר בחמישה או בשישה חודשים. זה תקופת הקורונה. עד ה-21 ביוני? לפי החוק הגדול? אז אפשר עד ה-21 ביוני. בוא נראה איזה יום בשבוע זה. גם החל"תים, גם הכול עד 21 ביוני. זה יום שני. בסדר. אני שואל: אם אין התנגדות, אז נאריך את הדבר הזה עד ה-21 ביוני. יש מישהו שרוצה להתבטא בנושא הזה? יודגש שזה ללא הצבעה בזום כמובן, ובאותם תנאים: רק מי שחולה - - - כן,

אם זה ללא הצבעה, כל אדם יכול לדבר דרך הזום. לא חברי כנסת. חבר כנסת שלא מתקיימים בו התנאים, שאינו חולה או בבידוד, או שרופא הכנסת אמר שהוא לא יכול להגיע לכנסת מסיבות בריאותיות, חבר כנסת לא יכול להשתתף בזום. הייתה על זה בזמנו הרבה מחשבה - - - מי בעד אישור הארכת ההצעה, כפי שהוצגה?

10 בעד. 10. מי נגד? מי נמנע?

אם כך, ההצעה אושרה, והנושא יוארך עד ה-21 ביוני 2021. שני הסעיפים הבאים כרגע יורדים מסדר-היום. אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

10:54.